בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את דיון הוועדה לביטחון פנים.

שני, כ"ב בשבט התשפ"ב, 24 בינואר 2022. על סדר היום: הצגת מדדים לבחינת

הדיון הזה הוא דיון

עם כל זה, אנחנו רואים שינוי. קיבלנו סקירה מצוינת מה-, צריך לומר לזכותו. נכנסנו גם פיזית לתחנת משטרה חדשה, פגשנו תושבים ואנחנו רואים את

וקשורות לפריסה של כמעט 900 שוטרים ל-1,001 משימות שקשורות לעיבוי תחנות,

יש נושאים חקיקתיים שונים שאנחנו עובדים עליהם, חלקם הוזכרו כאן בוועדה,

חוק החיפוש וחוקים

בבקשה. אני באופן אישי מאוד סלדתי כשהייתי שר בט"פ מהמילים תחושת ביטחון. אני רוצה להעלות את הביטחון האישי. עם העלאת הביטחון האישי, תבוא גם התחושה,

חתירה להשוואת תחושת הביטחון בין האזרחים הערביים לאזרחים היהודיים יכול להיות מושג בשתי

אנחנו מתכוונים להגעה לכתב אישום. כלומר תהליך שהחל ולא הסתיים רק בפתיחת תיק, בעצורים או הארכת מעצר,

אנחנו יודעים שיש פער מאוד גדול. תסתכלו על המספרים, שמנו את זה כדי שתוכלו

כמות הפניות של הציבור הערבי למוקד 100 נמוכה מהציבור היהודי או הכללי בישראל בערך פי 2.5. המספרים האלה

לגבי ההערה שכתוצאה מהדבר הזה נכנסים גם

אני מבטיח להעביר את ההערה

הנושא הראשון הוא נושא הוצאת המכרזים, בעיקר של התשתיות הגדולות מהרשויות המקומיות.

אנחנו לא מתעסקים בתקציבים הקטנים

הרשויות,

יחד עם משרד האוצר, משרד המשפטים והמשטרה, לבחון איפה עיקר הפשיעה

זה יהיה ב-2022.

הדבר הרביעי מבחינתנו, שהוא חשוב ומרגש. במשרד הפנים באגף העדות הלא יהודיות עובדים היום 300 אימאמים שמועסקים על ידי משרד הפנים,

הממשלה ומשרדי הממשלה בנושא של אלימות ופשע, וכך צריך להיות,

מנהיגי ומנהיגות הציבור הערבי,

זה הפוליטיים,

בלי כל קשר, התוכנית הזאת היא תוכנית האב שהקטר של מסלול בטוח אמור להוביל קדימה את כולם. כרגע הוא לא מופיע פה במספרים שרואים, הוא מופיע בהחלטה ולא במספרים. הבנתי. אתה הגוף שמתכלל את משרדי הממשלה שרלוונטיים למסלול בטוח, כמו רשות המיסים, הרשות להלבנת הון כל מה שקשור למסלול בטוח, כל משרדי הממשלה בקטע האופרטיבי הוא

צריך להגיד שגם נשים יהודיות לא כל כך לצערי האמת היא שנשים יהודיות ונשים ערביות סופגות אלימות,

זה לא קשור לזה שהרסו את הבית ליד. את יודעת

הדבר השני, בקשר לאמון של הציבור במשטרה, אני חושבת שאם נתחיל למנות את הסיבות,

המציאות עגומה כל כך שהאמון הזה רק ילך ויתדרדר.

יום וחצי עם שלוש רציחות של נשים, אימהות, אי אפשר אחר כך לחשוב

פעמים כשמגיעים לשוטרים בשטח ושואלים אותם על העניין של המלחמה בפשיעה, הם אומרים שהם חוזרים מהר מאוד לפעילות עבריינית ושהפרקליטות לא מספיק מחמירה

יש לנו מחלקת חקר ובקרה שעוסקת בשאלות חקר ובקרה שאפשר להציג בפניה את השאלה ולקבל נתונים. לצערי, אני לא יכול לענות לך באופן פרטני כרגע על השאלה כי אין לי את הנתונים פה. אז תדאג להביא את הנתונים. אני רוצה לשמוע את משרד הרווחה, בבקשה. שמי גיא להב, אני ראש מטה מנהל

אני יכולה להוסיף במספר משפטים, שבעצם כשאנחנו מדברים על התוכנית שלנו אנחנו מדברים על הרחבה של המענים החברתיים והרגשיים, הרחבת שעות ליועצים

היעדים והמדדים שהוצגו על ידי המנכ"ל הם למעשה יעדים שגובשו באופן משותף יחד איתנו ועם הפרקליטות. אנחנו במשטרת ישראל מבצעים גם סקרים

אנחנו נמצאים בתהליך שממש בשבועות הקרובים יהיה מוסדר לסקרים לציבור.